אני מתכבד לפתוח את ועדת הכנסת,

על סדר-היום: החלטת ועדת הכנסת בדבר פעילות ועדות הכנסת בפגרת הקיץ התשפ"ג/התשפ"ד 2023. האמת שזה מבוסס גם על דברים שהיו בשנים קודמות בפגרות קיץ שונות. ההצעה היא שכל ועדה תוכל לשבת עד שש פעמים. רשום ישיבות, זה ימים. זאת אומרת, ביום אחד יכולות להיות מספר ישיבות.

ישיבה היא יום שלם שאפשר להכניס בה מספר נושאים. זה תמיד היה כך,

ככה נהגנו, ככה פירשנו. יש החלטות שכתבנו שמשך הישיבה לא יעלה על המקובל. ברור שזה יכול להיות כמה נושאים בישיבה, זה תמיד היה כך. מובהר גם שש ישיבות זה כל ועדה, וועדה משותפת, וועדת משנה בנפרד. בסדר. ככה זה גם היה תמיד. כשנקבעה מגבלה כן, זה לא היה כתוב. אבל זאת הפרשנות שאנחנו נתנו. זה בדיוק אותו דבר כמו בפעמים קודמות. יש שני חריגים למספר הזה. ועדת הכנסת אם זה דיונים, לא רק דיונים שלה בתוכן שלה, אז היא גם מוגבלת בשש. אבל אם יש לה דברים שקשורים לוועדות אחרות כמו מיזוגים, פטור מחובת הנחה, חילופי חברים וכו', דברים כאלה שהמליאה או ועדות אחרות תלויות בה, לא תהיה מגבלה. וועדת החינוך תוכל לשבת שבע פעמים בגלל פתיחת הלימודים שיוצאת בפגרה, ומובהר גם שסיורים כמו ישיבת ועדה. כספים בשנים האחרונות כבר לא הוכנסה להחלטות האלה, וועדת חוץ וביטחון המשיכה להיות ברוב ההחלטות. אבל הפעם הבנו מהם שהם לא זקוקים ליותר משש ישיבות. בסעיף 5 כתוב שהתקנון קובע שיו"ר הכנסת יכול לאפשר ישיבות נוספות, אומנם זה רק במקרים מיוחדים, ואז בעצם זה יכול לגבור על כל מה שכרוך בזה. שש ישיבות לכל ועדה, ולכל ועדת משנה, ולכל ועדה משותפת. הודעה מראש, גם כן זה מקובל. ארבעה ימים מראש, ומצויין כאן שלא יכללו את יום ההזמנה, אבל כן את יום הישיבה. וכמובן, אם יש באמצע שישי שבת וכו'. אם יש מליאה אז שלושה ימים מראש. אם רוצים להוסיף נושאים לסדר-היום,

ארבעה או שלושה ימים מראש. אי אפשר להתלבש על ישיבה קיימת ולהוסיף. מספר הימים לא יחול כאשר ועדת הכנסת דנה, כמו שציינתי קודם. יו"ר הכנסת אמרנו. ויש חופשה מרוכזת לעובדי הכנסת מה-17 באוגוסט עד ה-3 בספטמבר. בתקופה הזאת לא יהיו ישיבות ועדות. אם ועדת החינוך תצטרך לעשות ישיבה או סיור בקשר לפתיחת שנת הלימודים אז המגבלה הזאת לא תחול עליה. וגם יו"ר הכנסת יש לו סמכות להתיר באופן חריג בתקופה הזאת ישיבות. וגם אם הוא יתיר, זה עדיין יבוא בתוך המניין של השש ישיבות. עוד הערות? אם כך, מי בעד? הצבעה בעד, רוב אושר פה אחד אם כך, אושר פה אחד. תודה רבה לכולם.

נעולה.

ננעלה בשעה 19:36.